בוקר טוב.

היום 3 בדצמבר 2018, כ"ה בכסלו תשע"ט, השעה 9:35. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

עקב פעולות איבה ומי

הקצבה לא תישלל והיא תשולם לו כשהוא יגיע לגיל פרישה, כמו כל אזרח במדינה. וסליחה שאני שואל,